אנחנו מתחילים את הישיבה.

אנחנו מעלים על סדר-היום את הנושא של מינוי ממלא-מקום ליו"ר הכנסת.

ערב טוב.

בשבוע הבא עתיד יושב-ראש הכנסת לצאת לנסיעה בתפקיד לבונדסטאג בגרמניה,

סעיף 20א לחוק-יסוד: הכנסת,

יש פשוט ח"כים שלא נבחרו.

אבל לפי המצב הפוליטי כנראה שכל הסיעות עוברות, אז אני לא רואה פה איזושהי בעיה

אין ועדות כבר שנה.

זה שלא צריך להקים ועדות בכלל זו דעתי, אבל זה שיש רציפות שלטונית, יש רציפות.

- - - עד שמקימים ממשלה זה לא זמן קצוב. אתם יודעים, פה או לא פה כולנו על זמן קצוב. ולכן הצעתי שנקים שלוש ועדות מיוחדות,

מה זאת הבדיחה הזאת?

- - - אני רוצה גם ועדה שתדון בנושא מינוי שופטים.

זה עדיף מאשר לפתוח עוד ועדה. תודה. יואב קיש. אם היית שומע את הסוף אז לא היית - - - פורר. אני מודה שביקשתי זכות דיבור, אבל זה לא במסגרת זכות הדיבור כי אנשים התפרצו.

לא, זה לא סימן.

אני רואה שהתחילו לבקש ועדה רביעית,

לא, הצעת שלוש.

אעלה להצבעה שלוש ועדות. בגלל שאני חושב שמה שחשוב פה זה גופו של עניין ולא גופו של

האישור שקיבלה הוועדה המסדרת להקים את ועדת הכנסת נולד בשביל העיקרון הבסיסי שאתם כמובן החלטתם בחוות הדעת,

אחרי זה תסביר לבוחרים שלך, אלו הצרות שלהם. אם ככה אי-אפשר לכנס אותן. נכון, בלעדיי גם לא יוכלו לכנס אותן וזה לא משנה. אבל בקרקס של כץ השתתפתם, אז זה

- - איך הכנסת הזאת עובדת מיום הקמתה. יאללה, אל תטיף לנו, מיקי. ואני לא אקח חלק בקרקס הזה, לא בהצבעה, לא בנושא הדיונים. סדרו לעצמכם איזה ג'ובים שאתם רוצים, מצידי גם תיקחו עוזרים נוספים כדי שתעמיסו עוד קצת על תקציב הכנסת בתקופת בחירות ותהיו בריאים. אבל אתה נשאר עכשיו לשבת?

בבקשה. אני חוזר שוב על דבריי ואני אומר שאני מתייחס עניינית לבקשה. מדובר באירוע תקדימי לכל הדעות, פחות מארבעה שבועות עד לבחירות, אחרי שכבר הכנסת פוזרה, כשכל הסיעות בקמפיין

שהוועדות ככלל לא מתכנסות בתקופה הזאת. עד להשבעת הכנסת.

הכנסת הבאה צריכה להחליט על זה.

שכבר לא נבחרו לכנסת הבאה או לא מועמדים לכנסת

אבל הם ממשיכים לכהן עד ההשבעה. בשבועיים האלה ככלל גם בכנסת רגילה שיש ועדות, או עכשיו כשיש ועדות החוץ והביטחון והכספים, עמדתנו היא שאפשר להתכנס רק

אני בטוחה שכמו שאני מקבלת פניות כמעט כל חברי הכנסת מקבלים פניות של הורים שכרגע צריכים לרשום את הילדים שלהם לחינוך, ויש בעיה

אני מאוד מבינה את הצורך.

שאם אנחנו מקימים את הוועדות,

כל מה שצריך לתת זה - - - לדבר הזה. אם מקימים אז בואו נקים ונהיה רציניים

יעל, בבקשה.

שכבר יצא ולומר שמשבר הקורונה מאוד

עמדנו בפני כניסת נגיף האבולה מאפריקה, ואז משרד הבריאות נערך, והיו לנו כמה פתרונות, ואת הפתרונות האלה עכשיו צריך להציף. אני לא יודעת אם כולם יודעים,

לשמוע, אדוני היושב-ראש, את הייעוץ המשפטי.

אבל בכל מקרה להערכתי חייבים להקים את זה,

מישהו ידע?

אני מבקשת שנקים את

לרבות הוועדה שאחמד ביקש. אבל אולי מספיק ועדות שנחלק עם הליכוד שיגיעו להסכמות.

להקים את כל הוועדות, לרבות הוועדה שאתה ביקשת. תודה

שהוא ראש הוועדה הבין-משרדית לפשיעה ולאלימות, והוא אמר

שהם לקראת תחילת החודש הזה,

מסיימים לגבש את ההמלצות

והחינוך. וגם החינוך, אבל גם הנושא של הפשיעה, זה גם עניין של חיים ומוות. במיוחד כי זה מועיל עכשיו וזה לא עניין פוליטי. כי עכשיו מתגבשות ההמלצות וחשוב שהכנסת תאמר את דברה ותבקר את עבודת הוועדה הבין-משרדית. העליתי את שלוש הוועדות האלה משתי סיבות.

כל אחד מהנושאים האלה, גם הנושא של הקורונה, זה קורה עכשיו, גם הנושא של הרפורמה בחינוך המיוחד קורה עכשיו ויש בקשה חוזרת ונשנית, וגם עדיין לא עברנו את החורף, ולכן הנושא של טיפול כוחות ההצלה והחירום עדיין רלוונטי לחורף הנוכחי. את הנושאים האלה גם סיכמתי עם מיקי זוהר כנושאים נכונים להעלות אותם, ואני רוצה להעלות נושאים שהייתה הסכמה אפריורי להעלות אותם. אני לא מזלזל במה שאתם אומרים, ויכול להיות שאחרי שיהיו המלצות ותהיה בקשה נתכנס ונחליט. אבל באה בקשה לוועדה רביעית וחמישית ושישית. הרי יש אין-סוף נושאים, אז רצו באמת את האנשים המוגבלים שהפעימות שלהם מתעכבות, והתחילו עוד בקשות. לכן אני מצמצם לשלושת הנושאים שכרגע אקוטיים מאוד.

ממש לא, בנושא הפשיעה, עם דגש על המגזר הערבי, אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב. בשביל שלא נייצר מצב אני אכבד כל הצבעה שלכם, ואני חייב להגיד שאני גם מכבד מאוד את ההתנהלות שלכם באופן שוטף. את הדעה שלי דרך אגב - - - מה תגיד כשבעוד יומיים תירצח אישה או יירצחו שני צעירים,

לא אמרתי שזה לא רלוונטי, חס וחלילה. זה יותר חשוב מכל הוועדות אמרתי שאלו פשוט נושאים שסוכמו עם מיקי זוהר. אבל איזו ועדה יכולה להציג את זה? בכל מקרה הם יצאו, קרקס או לא קרקס. אני עדיין מקווה שנגיע לסיכום ושהוועדות האלו לא

בכוונה אמרתי שהיום לא נכריע מי יהיה היושב-ראש בשביל לדבר לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. אבל בסדר, אני מכבד כל עמדה שתביעו. לגבי הרכבי הוועדה, אני בכל זאת רוצה לקרוא את ההרכב הסיעתי של הוועדה לפני שנצביע.

תגיד עוד פעם את השם. תודה רבה. אנחנו לא משתתפים בדבר הזה. ההתנהגות שלך ושלכם תירשם. תודה רבה. למה?

מה קרה, אחמד? מה זאת אומרת מה קרה? הוועדה היחידה שכחול לבן התנגדו אליה זאת הוועדה שהרשימה המשותפת ביקשה, ועדה למאבק בפשיעה.

עם מי הוא הלך להתייעץ שאמר לו לא? מי אמר לו לא ולמה? יכול להיות שזה האיש שמסרב לגנות את הסעיף של ההעברה?

עם מי התייעצת? אמרת לי שאתה הולך להתייעץ. לא אמרתי שאני הולך להתייעץ. עם מי התייעצת וחזרת ואמרת לי פעמיים לא. פעמיים אמרת לי לא, לוועדת הפנים או לוועדת הבריאות בראשות המשותפת או לוועדה למאבק בפשיעה ובאלימות. אני עוד פעם אומר, אני לא מתנגד לוועדות נוספות. אז עכשיו תעביר את זה, אל תדחה אותנו.

אני אעביר את זה - - - אתה סגרת עסקה עם ישראל ביתנו,

סגרת עסקה. אתה נותן להם את ועדת הפנים ואתם לוקחים את ועדת החינוך, ואתה נותן את ועדת העבודה והרווחה לליכוד. - - - אנחנו הסיעה השלישית בגודלה, יותר גדולים מישראל ביתנו, אבל אתה סוגר איתם עסקאות. אתה התפצלת. לא סגרתי ראשות ועדות.

סגרת. הצעת לי את החלוקה הזאת.

ואמרתי לך לא. נכון, ולכן לא סגרתי ראשות ועדות. הצעת לי את החלוקה הזאת. הצעת לי שישראל ביתנו פנים, אתם חינוך, והליכוד תגיד,

אנחנו עב"מים? אתה לא רואה אותנו? אנחנו הסיעה השלישית, אנחנו מייצגים את הציבור הערבי. מחר יירצח מישהו, תירצח אישה, ואתה עכשיו שואל את גנץ שהוא יגיד לך אל תיתן לערבים ועדה? מה, נולדתי אתמול?

שאלת את ראש המטה, את הקמפיינרים שלכם.

אני מלמד אתכם פוליטיקה. אני נולדתי אתמול? אני יודע מה עשית. נעבור להצבעה. ברצח הבא נזכיר לכם. ובסוף גנץ הולך לבקר ביישוב ערבי לדבר על אלימות, והנציג שלו מסרב להקים ועדה לשלושה שבועות. תתביישו לכם.

נשתתף בהצבעה הזאת.

פעמיים פגעת בציבור הערבי. פעם בקמיניץ,

עם כל הכבוד והחברות, כשמנעת הצבעה בטענות של ייעוץ משפטי, ועכשיו על הקמת ועדה למלחמה בפשיעה ובאלימות. בסוף רצית שנצביע רק על ועדה אחת בשבילכם. תגיד, אנחנו קבלני משנה שלכם? אנחנו הסיעה השלישית בגודלה בכנסת, לא עובר שום דבר בלעדינו, ברור?

תקריא את שם הוועדה ואת הנציגים שלה. אחזור על זה. אני רק אומר עוד פעם לסדר-היום. אנחנו בוודאי לא מתנגדים לנושא של מלחמה בפשיעה ובאלימות במגזר הערבי ובכלל. היא בהסכמה עם הליכוד, ובהנחה שתהיה הסכמה, נקים ועדות נוספות. כרגע יש שלושה נושאים על סדר-היום. זה לא מפחית מהנושאים האחרים ומהחשיבות של הנושאים האחרים, שכל אחד חשוב בפני עצמו. יו"ר הוועדות המיוחדות לא יהיה זכאי לתוספת שכר וליועץ רביעי. אני חושב שכולם הבינו את זה. אז תגיד את שם הוועדה ואת ההרכב שלה. בעיקרון כשמקימים ועדה מיוחדת במצב רגיל היא יכולה לדון

כולל חקיקה, כולל הצעות לסדר, אלא אם רוצים להגביל. מכיוון שיש ועדת הסכמות אז גם ככה זה יצטרך לעבור את ועדת ההסכמות. הנושא הראשון הוא הנושא של מניעת התפשטות נגיף הקורונה והיערכות חירום לכך. הרכב הוועדה שלושה נציגים מכחול לבן, שלושה נציגים מהליכוד, נציג של ש"ס, ישראל ביתנו, העבודה-גשר, המחנה הדמוקרטי, חד"ש, אגודת ישראל והבית היהודי. הוועדה השנייה בנושא הרפורמה בחוק החינוך המיוחד. אפשר שאלה? אגיד את שלושתם ואז נצביע. יש לי שאלה. הוועדות שאתה מקריא עכשיו זה על בסיס הוועדות הקבועות? לא, אלו ועדות אד-הוק בנושאים האלה.

אבל הוועדה הזאת למשל בנושא של הקורונה זה על בסיס ועדת העבודה, הרווחה והבריאות,

זה לא משנה, אלו ועדות אד-הוק.

לא הייתה ועדת העבודה בשתי הכנסות האחרונות, אין על בסיס מה - - - אז מי תהיה מנהלת הוועדה?

צריך לדון בזה. נקבע בשיתוף. מה שאני מתכוונת זה - - - נצטרך לדון בצוותים המקצועיים של הוועדות האלה. אבל את זה המזכירות קובעת, לא? יש יושב-ראש כנסת. ירדנה, ההערה שלי מתייחסת בדיוק לזה. זאת אומרת, אם כבר אז עדיף להקים את הוועדות הזמניות האלו על בסיס הוועדות הקבועות שיש שם צוות מתאים.

סביר להניח שהנושא של הקורונה מתאים - - - נכון.

ברור, זה יילקח בחשבון. זה הגיוני. אותו דבר בחינוך וכוחות ההצלה. יש להם את רשימת האנשים שניתן לזמן ויש להם את הקשרים. הוועדה השנייה בנושא הרפורמה בחוק החינוך המיוחד. הרכב הוועדה שלושה נציגי כחול לבן, שלושה נציגי ליכוד, נציג ש"ס, נציג ישראל ביתנו, נציג העבודה-גשר, נציג המחנה הדמוקרטי, נציג תע"ל, נציג אגודת ישראל ונציג הבית היהודי. הוועדה השלישית בנושא טיפול כוחות ההצלה והחירום ומענה מוקדי חירום באירועי מזג האוויר שהתרחשו ושמתרחשים בחורף הנוכחי. ההרכב שלושה נציגי כחול לבן, שלושה נציגי ליכוד, נציג ש"ס, נציג ישראל ביתנו, העבודה-גשר, המחנה הדמוקרטי, נציג חד"ש, נציג דגל התורה ונציג הימין החדש. אלה הוועדות וזה ההרכב. למליאה זה יצטרך לעלות עם שמות אז הסיעות - - - אז עם כל סיעה תבררו את השמות. כמו שהיה עם ועדת הכנסת. כמו ועדת הכנסת. עד ההצבעה יצטרכו שמות.

ואם לא, הם יוכלו להביא אנשים דה-פקטו.

לא שיתפו את הסיעות בהרכבים.

מה אפשר לעשות, אבל זה הרכב לפי הגודל היחסי. אנחנו מצביעים. מי בעד הקמת הוועדות? מי נגד?

הצבעה בעד, 10 נגד, אין נמנעים, אין הקמת שלוש הוועדות אושרה. אושר פה אחד. ברוב של 10 אושרו הקמת הוועדות.

הוועדות האלה הוקמו מדברים שעומדים כרגע על סדר-היום אחרי דיון מקדים עם מיקי זוהר. אהיה מוכן להוסיף עוד נושאים

רחב ולא בהחלטה בלי תיאום רחב. כרגע אני לא אומר את ראשי הוועדות בשביל לאפשר תיאום. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 22:08.